צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא פיתוח כבישים בחברה הערבית. היוזם של הדיון הזה הוא חבר הכנסת טיבי, שעסוק במשהו אחר, דחוף, אז יש פה את החברים מהסיעה; חבר הכנסת, ידידי, עטאונה. אני רק רוצה להגיד כמה דברים מאוד חשובים בהקשר הזה של דו"ח מבקר המדינה בנושא של בטיחות בדרכים, יולי 2020. שיעור המעורבות של החברה הערבית בתאונות קטלניות הוא גבוה מאוד, ועומד על 33% מההרוגים. רובם ממש צעירים, מגיל אפס עד גיל 24. הגורמים המרכזיים לכך הם אי ציות לכללי התנועה, שזה קשור בחינוך ובהסברה; האכיפה שחסרה והתשתיות הנמוכות. משרד התחבורה, בבקשה. שלום, אני פרג' פראג', ראש אגף מיעוטים במשרד התחבורה. משרד התחבורה קידם תכנית אסטרטגית לפני שנתיים. מ-2018 התחלנו בתכנית מיפוי כללית, של 133 יישובים, של כל מגזר המיעוטים בישראל. העבודה נעשתה על ידי חברת נתיבי איילון; עבודה מקצועית. מיפינו את כל הצירים המרכזיים בתוך היישובים, וגם לקחנו בחשבון את נושא - - - אתה מדבר רק על בתוך היישובים, או גם הבין-עירוני? לא; אני אגיע לבין-עירוני. בינתיים, התכנית הזו התמקדה במרקם המרכזי של כל יישוב. לקחנו בחשבון גם את הנושא של תחבורה ציבורית וגם את הנושא של בטיחות בדרכים, יחד עם הרלב"ד לראות איפה יש מפגעי בטיחות ולטפל בהם. בתכנית הזו בחרנו ארבעה צירים מרכזיים בכל יישוב ודירגנו אותם לפי תיעדופים. יצאנו לדרך בשנה שעברה, אחרי שקיבלנו תקציב של מיליארד ₪, ותקצבנו אותם במלואם. היה ניצול מלא של התקציב - - - עוד פעם זה מיליארד ₪ רק בתוך היישובים? כן. מחוץ ליישובים דרך חברת נתיבי ישראל קיבלנו תקציב מהאוצר של 100 מיליון ₪, שמטפל בכל הכניסות של היישובים. כלומר, החיבור בין הכביש הראשי אל תוך היישוב. בצמתים.

יש 400 מיליון פרויקטים מוכנים. קיבלנו 100 וגם השנה קיבלנו 100. הנושא מטופל גם דרך נתיבי ישראל, והביצוע הוא 100%. אני רוצה לחדד,

שאחרי המיפוי של כל המגזר יצא לנו - - - כשאתה אומר "כל המגזר" על כמה יישובים אתה מדבר? 133 יישובים, של כל המגזרים, מרמת הגולן ועד הנגב. כולל את הנגב? כולל, ברור. גם זו האחריות שלי. ביצענו סך של 180 מיליון ₪ בנגב ברהט; בתל שבע; בכמה יישובים. התכנית עבדה גם בנגב, ולפי החלטת ממשלה היינו צריכים לתקצב 16.5% מהמיליארד ₪. איך החלוקה התקציבית הייתה? לפי החלטת ממשלה קיבלנו מיליארד ₪, והמגזרים יחולקו לפי אחוז התושבים במדינה. זאת אומרת, הנגב מהווים 16%, אז התקציב יהיה 16% מתוך המיליארד; דרוזים מהווים 10% מהאוכלוסייה

מה ההיגיון לחתוך את זה כך? לפי מספר ולא לפי מצב התשתיות ופרמטרים תחבורתיים? הממשלה גזרה את ההחלטה הגדולה גם להחלטות קטנות; כי לדרוזים יש החלטה נפרדת, ולבדואים דרום יש החלטה נפרדת. אי אפשר לחלק שווה בשווה, אז אמרו: "אוקיי, בואו ניקח לפי ההחלטה של הדרוזים, לפי מספר תושבים, וגם לפי ההחלטה של הנגב, לפי מספר תושבים". אחרי שסיימנו את המיפוי של תכנית אסטרטגית,

האוצר, זה תקדימי. זה די יוצא דופן, בחשיבה הזו של תשתיות תחבורה, שמחלקים לפי האנשים ולא לפי - - - צוהריים טובים. אמיר וייס, מנהל אגף תשתיות ברשות לפיתוח כלכלי מיעוטים. זה לא מדויק, וזה גם לא תקדימי. מה שקרה בעבר זה שפרויקטים תוקצבו לא בצורה נכונה ומקצועית על פי קרבה כזו או אחרת ואז זה יצר עיוותים בחלוקה התקציבית. החלטה 550 של תכנית החומש בתחום של תחבורה זו החלטה שמאגמת את התקציב גם למגזרים אחרים לדרוזים צפון ולדרוזים רמת הגולן; גם לבדואים דרום וכו'. לכן, בניגוד להחלטה קודמת 922, פה נעשתה חלוקה, וכל מגזר מקבל בהתאם לחלקו באוכלוסייה. אז זה בפן התקציבי. יצא לנו תוצר מוגמר של 450 פרויקטים, של כל המגזר כל 133 הרשויות ודירגנו אותן לפי קריטריונים. איך תקצבנו? וזה גם בהנחיית האוצר והמשרד לשוויון חברתי, בשיתוף פעולה עם כולם לפי הציון הגבוה. הציונים נקבעים בהתאם לקריטריונים של רמת סיכון; תאונות; לפי הרבה פרמטרים. תקצבנו עד כה 80 פרויקטים. זה אומר שכל יישוב קיבל פרויקט אחד, פחות או יותר, ומדובר בציר של עד קילומטר, שעלה לנו מ-20 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪. אלה פרויקטים ממש מדוגמים. כמו שאמרתי, לקחנו בחשבון את כל האלמנטים של תחבורה ציבורית, של בטיחות,

וכך יצרנו את התקציב של המיליארד ₪.

בגלל שאושר תקציב דו-שנתי של 2023-2024 קיבלנו מיליארד ₪ דו-שנתי. היום יש לי 42 פרויקטים מוכנים, אחרי תכנון, בנוסף ל-80 שכבר תקצבנו. העלות של 42 הפרויקטים, אם אני יוצא עכשיו לביצוע, היא 2 מיליארד ₪ לפחות. היום, קיבלתי את המיליארד ₪. המיליארד הזה יחולק לשנתיים ויספיק לחלק מהפרויקטים. זו התכנית. בכל פעם שאנחנו מקבלים את התקציב אנחנו גורעים ממנו תקציב לתכנון והולכים לפי הרשימה. הבא בתור לפי הניקוד. אני לא בוחר לפי מה שראש רשות רוצה או לפי אינטרסים אישיים; יש לנו תכנית עבודה מסודרת שאנחנו עובדים לפיה. לפעמים בא ראש רשות ואומר: "אבל איפה אני? אני עוד לא קיבלתי". הבעיה היא שהוא קיבל, למשל, ציון 4, ואנחנו עדיין עם 5, אז יש לו עוד דרך ארוכה עד שנגיע אליו. לכן הצעתי פה, בתקציב החדש, לצאת לקול קורא, שמדבר על פרויקטים קטנים ונחוצים. כמו שאמרת, כבודו, פרויקטים של בטיחות בדרכים, תאונות ומניעת תאונות. קיבלתי את הברכה,

להתחיל לטפל בפרויקט הזה ולהכין אותו. מדובר על - - - ועל זה קיבלת תקציב נוסף?

זה בתוך המיליארד ₪. אני יכול לגרוע את התקציב הזה, ואז להפיץ לרשויות - - - אבל אם אני מבין נכון אתה עושה כל כך מעט פרויקטים, וגם מזה אתה רוצה לגרוע? זה מה שאמרתי לך. בגלל שאני עושה מעט פרויקטים וחלק מהרשויות לא קיבלו, אמרנו: אין בעיה. בואו נטפל בדברים האקוטיים; בפרויקטים קטנים של עד 5 מיליון ₪, ואז הקול קורא הזה יכול לתמוך בכל הרשויות. רשות מסוימת שקיבלה ציון 4,

תצטרך לחכות שנתיים, שלוש או ארבע עד שיגיע התור שלה. אז אתה אומר: "אם אני אחלק את זה לכסף קטן אני אוכל להגיע לכל יישוב, ולהראות עשייה על משהו דחוף".

דבר אחרון: יש לנו תכנית תמרורים. במגזר הערבי כמו מה שאתה אמרת יש בעיית אכיפה. למה אכיפה? שוטר לא יכול לתת דו"ח, כי אין תמרורים.

על פי החלטה בשנה הקודמת, קבעו בתקציב 60 מיליון ₪, מתוך המיליארד ₪, לתכנית תמרורים. התחלנו לתכנן, ותכננו ל-28 יישובים ראשונים. בדיוק בחודש הבא אנחנו - - - סליחה,

מהם סדרי העדיפות שלכם? אתה חוזר על זה, בכמה משפטים, שיש פרויקטים ויש יישובים. ברור שהתקציב שעומד לרשותך לא מספיק, ואתה גם אומר את זה. השאלה היא: מי קובע את סדר העדיפות של אילו יישובים יתוקצבו בתשתיות האלה? זה בתכנית האסטרטגית. זה מה שאמרתי יש קריטריונים קבועים; אנחנו מיפינו את כל היישובים ודירגנו לפי ציונים. כל יישוב קיבל ציון. אפשר לקבל פירוט של הטבלה לוועדה?

זה שקוף. תיקח את זה גם אתה ישירות. ברשותך, יש לי כמה דברים להגיד. אני מנצל את הדיון.

יזם את הדיון ויש לי את כל הנתונים, במיוחד על הצפון ותכנית החומש. אין ספק שכל התשתית של התחבורה וכבישים בחברה הערבית היא לא באותו הסטנדרט של היישובים בשאר המדינה. אני יכול להביא דוגמאות גם מהנגב, לכך שכשהמדינה מכירה ביישובים ומפתחת אותם ההשקעה בתשתיות, במיוחד בכבישים, היא כמעט אפסית. אני רוצה להעלות בפניך את כל הקטע של היישובים שהכירו בהם לפני 15-17 שנה מועצה אזורית אל-קסום ומועצה אזורית נווה מדבר. כשאני מדבר על יישוב כמו סעווה, כמו אום בטין, כמו א-סייד - - אבל אל-קסום רק פוצלה לשתיים לפני שנתיים.

מבחינת ההכרה של משרד הפנים ושל התכנון ביישובים האלה כיישובים עם סמל יישוב, שהתחילו להתפתח ושהכירו בהם מדובר ב-17 ו-18 שנים. מי שמסתובב היום ביישובים האלה, באבו-תלול זה כמו ב-1948. לא השתנה כלום. השאלה היא: מה התכניות שלכם במיוחד ליישובים האלה, של נווה מדבר ואל-קסום, לגבי רשת של כבישים ותשתיות בתוך היישובים? אני מסתובב שם ורואה את הדברים; ידידי, אני יכול לקחת אותך יום אחד. אין כביש גישה, אפילו הכי פשוט שיכול להיות. הכניסה של היישובים האלה היא מאוד בעייתית, לא ראויה ולא מתאימה ליישוב מודרני. לכן אשמח לקבל תשובות לגבי יישובי אל-קסום ונווה מדבר, לגבי אילו פרויקטים ותכנית מתוכננים בתוך היישובים עצמם. אני גם רוצה להעלות כמה סוגיות לגבי הדרום, בתחום שלך: הנושא של כביש 80, וכל התאורה שם זה כביש שמועד להרבה תאונות דרכים, ולכן הייתה שאילתה לשרה מירי רגב בעניין, בתחילת הקדנציה, ולא נתנו תשובות ברורות. אשמח לקבל תשובות לגבי כביש 80 מה נעשה עם התאורה בכביש הזה? ידוע לי גם על סוגייה אחרת, לגבי תחנות אוטובוסים לתחבורה הציבורית, שהייתה החלטה לפני שנתיים לשים אותן בכבישים בנגב. לצערי הרב, עד עכשיו לא הציבו אותן. אשמח לקבל תשובות לגבי מה קורה עם זה,

ואיפה זה תקוע בדיוק. הדבר הנוסף הוא לגבי כביש 31 במחלף של אל-פורעה. יש שם ריכוז של בתי ספר, איזה קילומטר לפני ערד. נעשה מחלף, אבל מישהו החליט שרק יורדים מהכביש, ולא ממשיכים את העבודה במקום הזה, באל-פורעה. יש כ-3,000 ילדים שמגיעים לשם, ומשום מה הופסקו - - - בתי ספר ממש מעבר לכביש, וזה צפוף. וזה מופיע בשילוט, בהכל, אבל ברגע שיורדים מ-31 פתאום זה נקטע ולא ממשיך, למרות שיש תכנית מאושרת לכביש גישה לבית הספר, שעברה את כל האישורים. סוגיה נוספת, שגם הייתי מעלה, היא שוקת מיתר. נתיבי ישראל, אתם מבצעים שם עבודה בימים אלה, בקטע שבין צומת שוקת לבין מיתר. מצד ימין, איפה שמבצעים את העבודה, בכיכר לפני כרמית יש בית קברות לאוכלוסייה של היישוב חורה וכל האוכלוסייה מסביב. ממה שהבנתי מראש המועצה בחורה אין כביש גישה מהכיכר של כרמית, שייכנס לתוך בית הקברות. אשמח לקבל תשובות גם לזה.

לפני שאני פונה לרועי מעמותת סיכוי, אני רוצה לאפשר לחברי הכנסת זה הנוהג פה, בוועדה. בבקשה, אלי, ואחריו אלון שוסטר.

קודם כל, שאלה לנציג משרד התחבורה, פרג': ציינת קודם שאין מספיק תמרורים ביישובים הערביים, ורציתי לשאול: הלא, את התמרורים מעמידים, בדרך כלל, על מדרכות. איך אפשר לשים תמרורים כשאין שם מדרכות? זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אנחנו הקצנו 60 מיליון ₪ לא רק כדי לשים תמרור, אלא גם כדי לטפל בנושא המדרכות. זה חלק מהעבודה - - - כי זה בטיחות בדרכים. זה א'-ב'.

אנחנו לא שמים את התמרורים בלי המדרכות והסביבה מסביב לתמרורים. לכן התכנית מטפלת בזה.

דבר נוסף: מה התקצוב לשבילי אופניים בתוך התכנית הזו, של ה-2 מיליארד ₪, אם בכלל? כן. התחלנו בפיילוט של שביל אופניים. יש לנו בעיה עם - - - מה התקציב, קודם כל? זה לא בתוך המיליארד ₪, כי יש לנו אגף שנקרא "אגף מאיץ", ששם יש תקציב לשבילי אופניים של כל מדינת ישראל. אנחנו התחלנו בפיילוט בשפרעם: בשפרעם יש תכנית רוחבית, של שבילי אופניים והסדרת נושא התנועה - - - יש עדיפות לשביל אופניים. לא; שביל אופניים בתוך אופניים, או שביל אופניים שהוא לכיוון הרכבת?

אז עכשיו יש לי שאלה, כדי שתבדוק: אני רוצה לדעת מה המצב של שביל האופניים לתחנת הרכבת נתניה צפון. הנושא הזה נמצא בתכנון כבר שמונה שנים, והתקציב שלו הוא 600,000 ₪. למה הוא לא מתבצע? אני אגיד לך את האמת נתניה היא לא התחום שלי. אז מישהו אחר, בטח.

זה של משרד התחבורה. אז אני מבקש לקבל תשובה. אני שואל שאלות שאני קצת מתמצא בהן, לא הרבה, בסדר? בנושא של שבילי אופניים אנחנו שומעים פה שזה בעדיפות. שביל אופניים שהוא לאזור עסקים ולתחנת הרכבת נמצא בסדר עדיפות גבוה במשרד התחבורה, ולכן אני מבקש, והעליתי את הנושא הזה ואני רוצה תשובה: השביל הזה, שהוא שביל אופניים לתחנת הרכבת צפון, שאורכו בערך 800 מטר, לא יותר, מצומת נווי תמר ועד לתחנת הרכבת צפון מתי הוא אמור להיות מבוצע? יש כבר תכנון, יש הכל. זהו, אני מבקש תשובה, בסדר? אין בעיה, בסדר. תודה. אחמד, אנחנו המתנו לך פה. הוא הציג חלק גדול מהדברים. בזמן שאלון ידבר תתעדכן. נציג סיכוי גם פה?

תודה, אדוני, וסליחה על האיחור. הפגנו יחד עם אימהות שכולות מול משרד ראש הממשלה נגד ארגוני הפשיעה והרציחות, והמשטרה שלא עושה כלום. יזמתי את הנושא הזה, לגבי כבישים בחברה הערבית, אחרי שהתקיים כאן דיון ואוזכרו מספר כבישים שהיו בתכנון, ועכשיו אינם. למשל: כביש ואדי ערה 65; יש כביש, שאוזכר כאן בוועדה - - - בדיון הקודם,

אני חושב שהם דיברו על תקצוב של כביש 65 בעדיפות. כן; מקטע אחד.

שאוזכר בדיון הקודם, היה מדברת לגולני; לא בוואדי ערה. אני מתכוון כולל את ואדי ערה. על כל פנים, יש תכנית חומש - - - למה העדפתם את המקטע של דברת-גולני ב-65? אני יכול לענות: זה המקטע היחיד, שנשאר בכביש הזה, שאין בו הפרדה בין הנתיבים, והצמתים שם לא מוסדרים.

כמעט עשו את כל כביש 65 עם שני נתיבים, ונשאר מקטע אחד, של כ-20 קילומטר, מגולני ועד דברת. זה היה בתוך כפר תבור, והוא היה צריך לעקוף את כפר תבור. זה כביש מסוכן, אבל גם תחבורתית הוא היה נדרש מאוד. אחמד,

על עוד מקטע שהוא לא מוסדר?

אני יודע, אבל מגיעים לכאן מאותה ההפגנה,

כדי שכל ראש רשות וועד ארצי יציג באופן פרטני לגבי הכבישים.

וגם דיברנו על העובדה שיש את נתיבי ישראל. אגב, בנתיבי ישראל היו תכניות קיימות ומתוקצבות היה רק צריך לבצע ואז חלק מהתכניות האלה הועברו לנתיבי איילון, בממשלה הקודמת, והדברים לא זזים, אלא אם יש דיווח אחר ועדכני לגבי הכבישים האלה. הוועד הארצי הציג לנו נתונים, ואם יורשה לי, אדוני היושב ראש, אני אציג כמה דברים בקצרה: בפרויקטים לביצוע ארצי,

בתכנית החומש לכבישים של 2023-2027, סך כל תקציב הביצוע הוא 13.7 מיליארד ₪, ויש 13 מיליארד ₪ נוספים לסעיפים אחרים, כגון תכנון, תחזוקה ועוד. רבע מתקציב הביצוע - - - זה התקציב של ה-26 מיליארד ₪ שדיברתם עליו, פחות או יותר? פחות או יותר, כן. רבע מתקציב הביצוע 3.5 מיליארד ₪ מיועד לפרויקטים בשטחים. רק 477 מיליון ₪ כלומר, 3.5% הם ליישובים הערביים. השוואות מידתיות. צומת המחצבות בנצרת; כביש 444 באזור טייבה; כביש 70 באזור שייח' דנון, וכדומה. בתוך ה-26 מיליארד ₪ יש עוד מיליארד לתכנית האסטרטגית, שגם הם שם. במקום 2 מיליארד ₪ שהיו בהתחלה. זה ירד למיליארד ₪. לא היו 2 מיליארד ₪ אף פעם. בשנה וחצי, אחמד, כי עכשיו אישרו, אז 2023, מה שנשאר, ו-2024. זה המיליארד ₪. אז שנה וחצי, בגלל שהתקציב אושר. תכנית החומש לכבישים פרויקטים לתכנון וקידום זמינות. סך תקציב: 1.967 מיליארד ₪. סך מספר פרויקטים לקידום: 21. סך מספר פרויקטים ביישובים הערביים: אפס. מישהו יכול לענות על הנתונים האלה? אלה פרויקטים של כבישים בין-עירוניים; הם לא עוברים באף יישוב. יש שם, לצורך העניין, כביש שעובר ליד צפת וטבריה. לא רק יהודים נוסעים עליו. שים על המפה איפה עוברים הכבישים, ותראה לצד אילו יישובים הם עוברים. זה לא נכון. כל אוכלוסיית ישראל נוסעת על כבישים בין-עירוניים. זה לא כמו התכנית האסטרטגית שפרג' הציג מקודם,

שהם בתוך יישובים, ואז באמת הגיוני לחלק בין יישוב יהודי לבין יישוב ערבי. באמת יש התמקדות מאוד רצינית ביישובי המגזר הערבי, בגלל שיש שם פערים. זה דבר נכון; אנחנו מברכים על כך וחושבים שזה מאוד נכון. גם במקטעים בין-עירוניים קל מאוד לראות אילו יישובים משרתים הכבישים. אני לא חושב שזה נכון. גם בכבישים האלה מדלגים על היישובים הערביים. כמעט ומתעלמים מכל הכפרים. כמעט ואין פרויקט ארצי שלא מדלגים בו על יישוב ערבי, לגבי כניסה ויציאה. התלונות ידועות, וכל אזרח ערבי מרגיש את המצב בשטח. ההערה שאנשי סיכוי אמרו לך היא נכונה. כביש 6 לכיוון צפון הוא כביש שיש בו אוכלוסייה יהודית ואוכלוסייה ערבית. כשתקצבנו את הכביש הזה קודם כל, זה כביש מעולה, שאנחנו מאוד מאמינים בו - - - אף אחד לא מתנגד לתקצוב כבישים ארציים בין יישובים יהודיים ולא. לא מתנגדים. אנחנו רק מעירים :איפה היישובים הערביים? אני הקציתי את הבחינה.

מכניסים את כביש 2 באזור ג'סר א-זרקא בתוכנית החומש הייתי מכליל את זה ככביש שמשרת יישוב ערבי. רועי, שנייה, בבקשה. אחרי אלון, בסדר? אני רוצה להודות לחבר הכנסת טיבי על העלאת הנושא, ואני רוצה לברך על דבר שהיה צריך להיות פשוט כמו מים צלולים לצמא: דיון ענייני על השקעות משמעותיות של ממשלה כל ממשלה בפרויקטים ובציבורים שחסרים, שכמהים לאיזון, לחיפוי, לגישור, על שנים של אי השקעה ואפליה. אני מברך על כך. אני שמח שמתקיים דיון ענייני, וכך צריך להיות. שמענו יותר מדי דברים מתגזענים בהקשרים האלה,

במקום ולהתפאר על כך שזה מה שאנחנו עושים אנחנו רבנו אחד עם השני על זה. אז יישר כוח גדול, וישר כוח על ההשקעה בחברה הערבית והדרוזית. על ההשקעה החלקית. היא חלקית. ויידרשו עוד שנים אני לא רוצה להגיד עשרות שנים כדי ליישר קו. אני בא מדיון אחר על יישובים, על אסדרת יישובים וכו'. אני רוצה לחדד שיש צורך בהתגייסות כוללת, ואני שואל אם יש היגיון לתת עדיפות בדירוג לפרויקטים שיש בהם איגום תקציבים ממספר יישובים, ממספר משרדים או ממספר מקורות. אני מניח שאתם עושים את התיעדוף על מה שיש לכם ביד, אבל אם מגיע זרם אחר של תקציב שהרשות, האשכול או משרדים אחרים רוצים לסייע באמצעותו אני מניח שזה צריך לשפר את התיעדוף. אנחנו דיברנו מספר פעמים על המציאות בכפר סולם בעמק יזרעאל. זה כפר ששנים אין בו גישה, וצריך לעבור דרך - - - היה כאן ראש רשות יהודי, באזור, שהזכיר את זה מספר פעמים, ואנחנו מזכירים את זה פעם אחר פעם: כביש גישה לסולם.

אז זה הדבר שאני מבקש - - - בגלל זה,

לא מאשרים להם מאות יחידות דיור.

אז זה גם פוגע בהגדלה המוסדרת. זו רק דוגמה אחת, מני רבות, לכך שהמדינה, לאורך שנים, לא מתכננת, לא מסדירה, ואחר כך גם לא מאפשרת להגדיל ולבנות באופן חוקי. אני מבקש שהנושא הזה יטופל ושייכנס לסדר העדיפות בהקדם, במהרה בימינו. מה שאני מבקש, בשם הוועדה אני מניח,

שכבר ביקשו זה את הקריטריונים ואת סדר העדיפות. אני מברך, אגב ובזה אני מסיים על הגישה המקצועית; כך ראוי שיקרה, אבל במקביל שקיפות לגבי הקריטריונים והפרויקטים שאתם מתעדפים. רועי,

אני רוצה להתחבר לדברים שאמר פרג' בנושא התכנית של נתיבי איילון. צריך להבין: האומדן התקציבי של התכנית של נתיבי איילון של כל 450 הפרויקטים לביצוע הוא כ-20 מיליארד ₪, והתוכנית הזו היא לביצוע עד סוף העשור; עד 2030. זה כדי להעמיד את היישובים הערביים באיזה שהוא מצב תשתיתי שהוא מינימלי. טירה לא תהפוך לכפר סבא, גם עם התכנית הזו, אבל משהו מינימלי. מדובר בפרויקטים מרכזיים לפחות קילומטר כביש לכן עלות פרויקט היא 45 מיליון ₪.

קצב הביצוע של התכנית צריך להיות כ-40 פרויקטים בשנה כדי להשלים אותה בעשור. מה שלא עומד היום בתקציב. התקצוב הנוכחי מתקצב שבעה עד עשרה פרויקטים בשנה.

ההתארכות של התכנית הופכת להיות ל-40 שנה. אם מיפית, היום, כביש בטמרה, בשנת 2019, כשתבוא לבצע אותו ב-2050 המיפוי לא רלוונטי, כי כל המרחב כבר השתנה. הכביש הזה אולי נחוץ היום, אבל בעוד 40 שנה יהיו נחוצים כבישים אחרים. לכן התכנית הזו של נתיבי איילון, צריך להבין, היא תכנית שנקברה. היא לא קיימת יותר. יבצעו השנה שבעה פרויקטים מתוך 42 שמוכנים לביצוע. כבר הושקעו 200 מיליון ₪ לתכנון מפורט; שלושה עברו שיפוץ. מוכנים לביצוע 42 פרויקטים; יבוצעו אולי עשרה. בין שבעה לעשרה. לכן, גם ה-200 מיליון ₪ האלה נזרקו לפח, כי כשתבוא לבצע בעוד חמש שנים גם אחרי התכנון המפורט תצטרך שוב לעשות תכנון מפורט חדש. לכן התכנית הזו, של נתיבי איילון, ירדה מהפרק.

יש לנו את תכנית החומש לכבישים הבין-עירוניים של נתיבי ישראל, ושם קל מאוד לראות, כששים על המפה, היכן הכבישים ממוקמים. אני מסכים שאין מובהקות של 100%, כי זה כביש בין-עירוני והוא משרת את כולם, בסופו של דבר, אבל אנחנו מסתכלים על המפה ורואים איפה נמצאים ריכוזי האוכלוסייה ואיפה נמצאים הכבישים ואנחנו מבינים את מי הם משרתים. צריך לזכור ששליש מההרוגים במדינת ישראל, בכל שנה, הם אזרחים ערביים. 32%. 33%. שליש, בכל שנה בעשור האחרון. ותשתית היא הבסיס. יש גורמים נוספים,

אין ספק היא הבסיס. יש לי שאלה קטנה; סליחה שאני מתפרץ. אני רואה את זה הרבה שעושים תכניות על גבי תכניות, מוציאים עשרות או מאות מיליונים ובסוף לא משתמשים בתכנית, כמו שאמרת, ידידי. אני רואה את זה בכביש מודיעין עלית, למשל: תכנית שעשו להרחבת הכביש - - - אני מבין שזו דוגמה, אבל הפעם אנחנו נתמקד בכבישים - - - אני שואל שאלה אחת: למה לא עושים תכנית מגירה, אם יהיה עוד קצת תקציב, מאשר לבזבז כל הרבה כסף כספי ציבור על תכניות שבסוף הן לא רלוונטיות? האוצר, אתה יכול להגיד,

משהו עקרוני לגבי זה שאתם מתכננים איזו תכנית גדולה ולא מתקצבים אותה נכון, ואז היא הופכת להיות לא רלוונטית? ובכלל, מה שאנחנו מתרשמים פה, מהדיון עד עכשיו, זה שהכבישים לא סמוכים ליישובים

שכולם משתמשים בכבישים, ובתוך היישובים, שגם שם לא מצליחים לקדם את כל מה שנדרש.

פרויקטים כלל ארציים,

חומש נתיבי ישראל או התכנית האסטרטגית של החברה הערבית מתחילים מתכנון. סוקרים את כל הפרויקטים האפשריים, ממפים את כולם ורואים מה צריך לעשות; איפה צריך לעשות יותר; איפה צריך לעשות פחות; ומי יותר דחוף. אחרי שממפים את הכל עושים איזה שהוא אומדן לכל הפרויקטים ומתחילים לבצע. יש דברים שנתקעים בתכנון כי לא מצליחים לעשות את ההפקעות; כי לא מצליחים לתת את הפתרונות ההנדסיים ויש דברים שמצליחים לבצע. לאט-לאט מתקדמים עם מה שאפשר, עד שעושים את הכל. אני לא חושב שהתכנית של נתיבי איילון היא כבר לא רלוונטית. היא הסתיימה רק לפני שנתיים; אם דברים היו נגמרים אחרי שנתיים לא היה לנו בכלל איך להתחיל. כל תכנון לוקח זמן, ואחרי שנתיים דברים נשארים רלוונטיים, ואני חושב שהיא תישאר רלוונטית בעשור הקרוב לפחות. אנחנו מתקצבים בהתאם לקצב הביצוע שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא יכולים לתקצב את הכל. אין תכנית מקבילה לחברה היהודית, וזה נכון; אני חושב שזו מדיניות נכונה, כי לחברה הערבית יש פערים מאוד גדולים, ולכן נכון לשים שם את המיקוד. נתנו מיליארד ₪ בשנת 2022, ועוד מיליארד ₪ ב-2023-2024, וזה יהיה המענה הראשון. כמובן שככל שיהיו עוד דברים מוכנים לביצוע נתקצב גם אותם בעתיד. דוד, אני חושב, ממה שאני מתרשם, שאנחנו צריכים, ברשותך, לקיים דיון יותר מעמיק, עם מפות, על הכבישים. הדבר הזה צריך התייחסות יותר רצינית, ונשארה לנו רבע שעה. אני חושב שהנושא הזה הוא כבד מאוד, ואנחנו לא מקבלים פה נתונים מפורטים. כבוד היושב ראש, אני רוצה להתרכז במה שרועי הזכיר לגבי כביש מספר 2. פרויקט הסטת והרחבת הכביש הזה כולל מחלף יציאה מהכפר ג'סר א-זרקא, שקודם כחלק מקטע קיסריה-חדרה. במסגרת פרויקט הרחבת כביש מספר 2 מקיסריה לזיכרון, הסטת הכביש מזרחה, לג'סר א-זרקא, ובניית מחלף חדש מחלף תנינים. אומדן הפרויקט הוא 250 מיליון ₪. סך כל ההרשאות שהתקבלו רק 15 מיליון ₪, ויש תקציב נדרש של 235 מיליון ₪. איפה זה עומד? אני אתייחס, בנתיבי ישראל, לכמה דברים. אפרופו כבישים שמשרתים את כל האוכלוסייה. פתאום כשמשהו נוגע לג'סר א-זרקא - - - ראשית, יש תכנית מסודרת. אני יכול להרגיע את כולם יש רשימה שלנו לכבישים הבין-עירוניים, אבל אני מניח שבנתיבי איילון אותו הדבר; אני מדבר בשם נתיבי ישראל. יש רשימה מסודרת, של 38 פרויקטים לתכנון ולביצוע בחומש הנוכחי, מתוכם ביצענו שבעה בשנת 2022. עכשיו אנחנו יוצאים לעוד עשרה פרויקטים, שכולם מכירים המשרד לשוויון חברתי,

והאוצר שאיתנו. הצגנו לכולם גם לראשי רשויות את עשרת הפרויקטים שאנחנו מבצעים עכשיו, ובממוצע, בכל שנה זה 100 מיליון ₪. אנחנו מבצעים בין ששה לעשרה פרויקטים השנה. אני יכול לעדכן עכשיו שעילבון דרום יצא השבוע; בענה יצא לפני שבוע; קריית חינוך במע'אר יוצאת בחודשים הקרובים; אבו תלול יבוצע בקרוב, וכן הלאה והלאה, אני יכול להגיד את כל הרשימות. זה אחד. שנית, לכל השאילתות אנחנו עונים בצורה מפורטת. במקרה השגתי פה סרטון על התאורה בכסיפה, בכביש 80, אבל אנחנו מתייחסים ומבצעים.

תאורה לא חייבת להיות בכסיפה, כי זה כביש; היא חייבת להיות בצמתים, אבל עשינו, כי אנחנו מבינים שהכביש לא מטופל, חשוך ומסוכן.

דבר שני, אנחנו מתחילים מוקד סיכון בכסיפה; גם אותו אמרנו.

יהיה להם גם מענה של תאורה, של 3 מיליון ₪ שזה מקטע תאורה יפה וגם מוקד סיכון, כדי שבמקרה, או לא במקרה - - - הוא מתוקצב בנפרד, או שמהתקציב של ה-180 מיליון ₪? התאורה בוצעה מתקציבי האחזקה של נת"י. מוקד הסיכון מתוקצב מה-180 מיליון ₪ של מוקדי הסיכון.

השנה יש תכנון - - - זאת אומרת, אין תקציב מופרד ליישובים?

מוקדי סיכון מתוקצבים ארצית, ללא הבדל דת,

מין ומגזר. אנחנו סורקים ארצית ומטפלים ארצית. דבר שלישי: אני לא סנגור של משרד התחבורה, אבל יש לא מעט פרויקטים בחומש שהם למגזר הערבי.

יש את חוצה טייבה שמסתיים; מעבר תת-קרקעי בכפר קאסם; תחנות הרכבת בטייבה ובטירה, שהן חלק מהמסילה המזרחית ומשרתות את המגזר, כביש בירכא שקודם אחרי המון שנים לא קודם שם כביש טבעת עוקף; מפרידן מוסכים בנצרת, שאנחנו מקווים שכל רגע יתוקצב וייצא לביצוע; הסעת המונים בוואדי ערה, שמקודמת בתכנון מפורט; צירי העדפה בעראבה וסכנין ב-805; כביש 70, כמו שאמרו פה.

יש לא מעט פרויקטים, אבל זה נכון שצריך יותר. כביש 2 מקודם קיבלנו 230 מיליון ₪ ומקדמים תכנון וקידום זמינות. הפרויקט מאוד גדול ומורכב, בהיקף של 1.8 מיליארד ₪. כרגע אנחנו מתקדמים עם

אדוני היושב ראש, דיברתי על סולם - - - סולם מופיע בתכנית החומש אצלי. הבשורות הלא טובות הן שהוא לא מתועדף - - - אני רוצה שעבד זועבי ידבר,

אדוני היושב ראש. נציג סולם.

צוהריים טובים לכולם. עבד זועבי, ממלא מקום ראש המועצה האזורית בוסתן אל-מרג'. במועצה האזורית בוסתן אל-מרג' יש ארבעה כפרים: סולם, כפר מצר, נין ודחי. במועצה יש שני כפרים שהם מוכים. מה זאת אומרת מוכים? שצעיר מתחתן ועובר לגור בעפולה, בשכירות, בנוף הגליל, בנצרת או באכסאל. כתוצאה מכך, אנחנו כבר הפסדנו, בכפרים האלה, כ-200 משפחות - - - תסביר להם למה. הם מתחתנים ועוזבים את הכפר, והולכים לגור בשכירות, כי אין לנו מגרשים לבנייה. פשוט מאוד. מאז קום המדינה לא קיבלנו אפילו מגרש אחד לבנייה בכפרים האלה. כנ"ל ישנם אותו מספר צעירים, שהם רווקים ולא מתכוונים להתחתן, כדי לא לעבור לגור בכפרים אחרים. אני רוצה להגיד לכם משהו, וזה אפילו קצת מצחיק - - - המגבלה היא משהו עם הכבישים? תשתית? כן, בין היתר. ילד בן עשר אצלנו לא יודע מה זה קידוח שקודחים לבניין או מערבל בטון. הוא לא ראה את זה. לגבי סולם האמת היא שיש לנו הרחבה, שאנחנו עובדים עליה כבר הרבה זמן, שמכילה כ-380 מגרשים. היא יכולה לפתור לנו בעיה, אפילו חלקית, אבל יש לנו חסם, שהוא כביש שמחבר את סולם לעפולה. נכון להיום, הכביש הזה עובר דרך מושב מרחביה וקיבוץ מרחביה; זה כביש מסוכן מאוד, ואנשי מרחביה והמועצה האזורית עמק יזרעאל מתנגדים לכביש הזה. כסגן ראש המועצה, אני מצדיק אותם, כי כשעובר כביש ראשי בתוך יישוב או קיבוץ זה לא כל כך נוח ומקובל. יש לנו כביש שמתוכנן ומאושר, כבר הרבה שנים, שמחבר את סולם לגבעת המורה - - - מישהו ממשרדי הממשלה יכול לענות לגבי הכביש הזה?

זה בתכנית. כביש 7155 כביש הגישה לכפר סולם; אני מתקן את הכל. פרוגרמה זה כביש הגישה החדש לכפר סולם, במסגרת תב"ע שנדרשת להרחבת הכפר ליחידות דיור. אומדן של 25 מיליון ₪. הפרויקט קיים בתכנית, ואני מודה תקציבנו מוגבל והוא לא בתיעדוף הגבוה, אבל הפרויקט ברשימות. יש לו"ז? איפה מבוצע התיעדוף של הדבר הזה? קריטריונים לסלים ותיעדוף לסלים מבוצע בנתיבי ישראל, בשיתוף משרד התחבורה והאוצר. הם די שקופים. דניאל מכיר אותם כי ישבנו איתם, ומשרד התחבורה גם מכיר אותם. אנחנו לוקחים בחשבון את כל הפרמטרים. בסולם יש - - - האוצר, אתה יכול להגיד לנו משהו על הכביש הזה,

שהוא גם חסם ל-380 מגרשים? משרד התחבורה לא העלה את זה כצורך בתכנית החומש, ולכן הוא לא תוקצב. מי פה ממשרד התחבורה?

לא הצגתם את זה?

הכביש הזה הוצג דרך חברת נתיבי איילון בתכנית האסטרטגית, וקיבל ניקוד של 4.7. התור שלו יגיע לפי הטבלה. - - - היה בכלל בטיפול נתיבי ישראל. שאלה נוספת: אם אתם מפתחים 380 מגרשים בכפר סולם לא מתקצבים, יחד עם הפיתוח, גם את הכביש? זה כביש הכניסה הראשי לכפר. זה לא רק לשכונה עצמה. להעמיס 25 מיליון ₪ על תקציבי הביטוח של השכונה אנשים פה חיכו 25 שנה כדי לקבל מגרש - - - לא התכוונתי שזה יהיה על חשבון רוכשי המגרשים. הכביש הזה, לשאלתכם, הוא כביש דיור. אנחנו ישבנו גם עם המועצה האזורית עמק יזרעאל וגם עם שיכון כדי לעשות את מה שהציעו פה חברי הכנסת לעשות איזה איגום תקציבי. אני מודה שעד היום אין לנו את התשובות, אבל אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. זה כביש דיור, שצריך להוציא אותו מקיבוץ מרחביה ולעשות כביש גישה חדש. חבר הכנסת דוד ביטן, אנחנו צריכים את הניסיון שלך. איך מחלצים את העניין הזה לביצוע? ביצוע כביש גישה לסולם.

זה מה שצריך לעשות. הבעיה פה היא שאנחנו נופלים בין משרדי הממשלה השונים. כל אחד זורק על האחר. תראה, אנחנו לא צריכים עכשיו,

להביא את כל ראשי הערים ושכל אחד יגיד שיש לו איזו בעיה. ברור שיש בעיה לכל ראש עיר שרוצה כניסה, יציאה או גשר. מה שאני מציע זה שתעשו רשימה של נושאים דחופים אתם תחליטו מהם הנושאים הדחופים, עם ראשי העיריות ואנחנו נעשה עוד ישיבה, שכוללת את משרד האוצר, התחבורה ומע"צ. אפילו לא צריך ועדה; אנחנו נעשה כינוס, אצלי בחדר, ונראה איך אנחנו מקדמים את זה. אם לא נצליח נביא את זה לוועדה.

אחמד, אתה לוקח את זה על עצמך? כן, בהחלט. נגדיר את הדברים. אני לא הולך עכשיו לפתור את הבעיה של כל המקומות. אמרנו ואדי ערה ולא קיבלנו תשובה; אמרו "לא ואדי ערה אלא גולני". אמרנו ג'סר א-זרקא - - - האמת היא שאני לא הצלחתי להבין, אחמד, בכביש 65 אתם מדברים על המקטע שהוא ממומן ומסודר, של צומת גולני, ואתם אומרים ששאר הכביש הוא מוסדר. אז איזה קטע בכביש 65 עדיין לא מוסדר? קיימת תכנית למחלוף של כביש חוצה ואדי ערה. העלות של המחלוף הזה, אם אני לא טועה, היא כ-8 מיליארד ₪. כל הנושא של חוצה ואדי ערה לא מתוקצב ולא מקודם. אני אדייק: לחוצה ואדי ערה מתוקצבים 8 מיליון ₪ למחלוף. מקודם התכוונו לכך שההסדרה שלו היא בעצם ההפרדה ושני הנתיבים. כרגע יש בוואדי ערה שני נתיבים, למיטב זיכרוני; יש הפרדה, והוא

זאת אומרת, ברמה הזו הכביש מסודר.

ברמה הזו הכביש מסודר. בגולני-דברת הכביש היותר צפוני לא היו שני נתיבים. הוא עבר בתוך כפר תבור, והיה כביש מאוד מסוכן, ולכן הכוונה הייתה שמסדירים אותו לשני נתיבים ועושים הפרדה. לגבי - - - וואדי ערה ניתנו כבר חצי מיליארד ₪

לטובת קידומי זמינות לאורך כל התוואי; לטובת הפקעות; פעילות תשתיות להשלמת התכנון המפורט. חסרים רק 7.5 מיליארד

והחצי מיליארד ₪ מופעלים? זה לתכנון מפורט.

כבר נתנו אותם. למה החצי מיליארד ₪? להסדרה? לתכנון? תכנון מפורט וקידומי זמינות.

חברים, נשארו שלוש דקות. בבקשה, ואליד. שלום לכולם. אני רוצה להודות לידידי,

על היוזמה על הדיון הזה בנושא תשתיות בכבישים. אין ספק שנושא הכבישים הוא מאוד חשוב, וזה חלק מדיון מתמשך, בכלל,

בנושא תאונות דרכים. רק אתמול השתתפנו בדיון על כך שב-2022 היו 359 הרוגים בתאונות דרכים; שליש מהם מהחברה הערבית. אני רוצה להתייחס לנושא של כביש 80. דיבר פה הבחור ממשרד התחבורה על מקטע הכביש שבין כסיפה לצומת תל ערד. היה לנו דיון פה, לפני שלושה חודשים, שבו דובר על שלושה מקטעים שהמשרד מתקצב, ב-1.4 מיליון ₪. אני אשמח שכל הכביש יתוקצב ושתהיה תאורה בכולו, בין צומת ערערה שבנגב לצומת תל ערד.

עשיתם עבודה יפה בכביש 25 ובכביש 31; שדרגתם את הכביש, אבל לא החזרתם לשם את תחנות האוטובוס. החזרתם רק בצמתים; בשאר המקומות שבהם היו תחנות אוטובוס לא החזרתם. אני אשמח מאוד אם הנושא הזה יטופל. יש לכם מיקומים של כל התחנות; להחזיר אותן למקומן, כי הן משרתות את האוכלוסייה. עשיתם גם רמזורים בכביש 25. עבודה יפה, אבל בכניסה ליישוב קסר א-סיר כניסה מסוכנת עדיף להשלים את המלאכה ולהציב שם רמזור.

כל הפרויקטים האלה בערערה, וגם זה,

ומהתקציב הזה של מוקדי הסיכון על מה שאתה דיברת אלה תקציבים כאלה קטנים שאפשר להכניס אותם? בכביש 80, זה אחד המקטעים שהם חד נתיביים, חד מסלוליים, אחד מול השני. בחנו את זה ועשינו תאורה בקטע שמכביש 31, עד הכניסה לכסיפה, ועד סוף הדרך. זה כביש יחסית ארוך. זה כולל את הכניסה המזרחית של שדה נבטים. ועכשיו אנחנו יוצאים גם לשני מעגלים שיבוצעו. להגיד שתבוצע תאורה בכל התוואי? אני לא רואה את זה קורה עכשיו, אבל אנחנו רושמים את זה ונתייחס. אני יכול להוסיף? בבקשה. אני אמיר בשאראת, יועץ למנכ"ל הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות. אתמול יצאה מצגת של משרד התחבורה, שהוצגה בפני ראשי רשויות, של תקציב של נוהל שותפים לדרך. במצגת היה כתוב: "יהודים בלבד"; "רשויות יהודיות בלבד". א', טרמינולוגית, קצת קשה, במדינה דמוקרטית, להשתמש במצגות כאלה. לכתוב: "ליהודיות בלבד" זה נשמע לא טוב. זה גם נראה לא טוב, אפילו אם הכוונה היא כזו. סליחה, מי היוזם? למשרד התחבורה יש תקציב - - - יש 80 מיליון ₪ לסל בטיחות, ועוד 100 מיליון ₪ לקול קורא שותפים לדרך. אם אתה רוצה אפשר לעשות 180 מיליון ₪ לכולם. לא. אל תעניש אותנו. בזה שאתה כותב: "ליהודים בלבד" אתה מעניש אותי? לא, אל תעניש אותי, בבקשה. אל תפריע לי. יש קול קורא שיוצא במעל 300 מיליון ₪ - נוהל שותפים לדרך ליהודים בלבד. במדינה דמוקרטית, במדינה מתוקנת זה לא אמור לקרות. כולם אמורים לגשת לאותו קול קורא.

אבל יש 110 מיליון ₪ לערבים בלבד. זה מתוך החצי מיליארד ₪ של נתיבי איילון. זה לא יצא, וגם שנה שעברה הובטח לנו שהקול הקורא הזה ייצא והוא לא יצא. יוצא מצב שבו מקצצים לנו בתקציב של נתיבי איילון, לא מקבלים כסף משותפים לדרך ליהודים בלבד ליהודים בלבד; אני חוזר על זה, בכנסת ישראל, ליהודים בלבד זה לא ייתכן. בכנסת ישראל זה מתאים. כנראה שכן. בבקשה. יעקב מהרלב"ד. אנחנו אכן העלינו את הסוגייה הזו של תקציב סל הבטיחות לחברה הערבית, כחלק מהדברים שאנחנו מטפלים במשותף, יחד עם הוועדה ויחד עם משרד התחבורה, ומהשנה הולך להיות תקציב לסל הבטיחות לחברה הערבית. אני מקווה שאנחנו מתקנים פה טעות שהייתה בעבר, ומכאן והלאה זה גם יטופל. אפשר לחלק את היהודים בלבד לתומכי הרפורמה ולמתנגדי הרפורמה? זה נראה לך סביר, יהודים בלבד, בתקציב ממשלתי? זה כבר שנתיים כך. גם בשנה שעברה אותו הדבר. זה גרוע מעל שנתיים.

אני דווקא רוצה לציין את התהליכים ואת המחשבות החיוביות שהולכות לכיוון הזה להגדיל תקציבים; לפרט את הפרויקטים. מה שדוד סיכם זה שאנחנו נעשה ישיבה פנימית על דברים מאוד דחופים. בבקשה. תודה רבה, היושב ראש. "ליהודים בלבד" זה דווקא מתאים, כי רק שליש מההרוגים בתאונות דרכים זה מעט מדי, אז צריך להשקיע כסף ליהודים בלבד כדי להעלות את אחוז הנפגעים בבטיחות בחברה הערבית. אני לא חושב שזו רוח הדיון, אז בבקשה. לגופו של עניין, שר האוצר חתם על צו שדוחה בכמה שנים את ביצוע העבודות בכביש 2 מחלף ג'סר א-זרקא. האוצר יכול להגיב? דיברנו על זה; אתה לא היית פה, כנראה. אז אני אמציא את הגלגל? אני רוצה לדבר על משהו שהייתי מעורב בו. אני הייתי חלק מהתכנית של ג'סר א-זרקא ב-200 מיליון ₪, בין היתר כדי לפתור מכלול בעיות של היישוב; בין היתר לעשות מחלף באמצעות העבודה בכביש 2. שר האוצר חתם על צו שמקפיא את הפרויקט הזה לארבע או חמש שנים. הם יכולים להסביר למה המצב שם כל כך טוב כדי להקפיא פרויקט כזה לחמש שנים? תקשיב, הסטת הכביש מג'סר גם מרחיבה את היישוב מזרחה, כי אין לו שום אפשרות להתרחבות; גם פותרת כל מיני בעיות; גם עושה מחלף כמו שצריך, כמו כל יישוב, ובכל זאת חותמים על צו להקפיא,

אולי מישהו ייתן תשובה. זה גזר דין מוות לג'סר א-זרקא. אין להם אפשרות להתרחב, חוץ מאל הים. אתה רוצה לחזור על מה שדיברתם קודם?

זה פרויקט שנמצא בתכנון וקידום זמינות. יש שני נדבכים בפרויקט החומש: פרויקטים לביצוע, שסוכם להם תקציב, ופרויקטים לתכנון וקידום זמינות, שזה מחלף ג'סר. מחלף ג'סר, שהוא בתוך התוואי המאוד מורכב של קיסריה-זיכרון. מי שמכיר יש שם את הביצות של נחל חנניה, נחל תנינים וכו', ויש שם תכנית למחלף חדש לג'סר א-זרקא, שתוכל להתרחב, אזור תעשייה וכו'. הפרויקט מקודם היום. קיבלנו 230 מיליון ₪ בתכנון מפורט. כן חשוב להגיד טרם סוכם מקור תקציבי לביצוע, אבל זה נכון לכל הפרויקטים שהם בתכנון וקידום זמינות לחומש; לא שונה. אוקיי. תודה רבה, אני סוגר את הישיבה. לפני שאתה סוגר, ברשותך, הגיעו ראש

כפר קרע וראש עיריית באקה. אחד מהם יפתח. ברשותך, נגלוש מכמה דקות. בבקשה, טיבי. (אומר דברים בשפה הערבית,

ראיד? טוב, אוקיי.

בבקשה אתה. תן את זכות הדיבור למי שאתה חושב.

אני יזמתי את הנושא הזה כי תשתיות זה דבר חשוב. זה קשור גם בבטיחות, גם במספר הרוגים, גם בהתפתחות של יישוב וגם בזכות אלמנטרית של גישה. הזכרנו מספר פרויקטים שמעוכבים: ג'סר א-זרקא; סולם; כביש 65, שצריך 8 מיליארד ₪ לביצוע, מתוכם הוקצו חצי מיליארד ₪ לתכנון מפורט; ועוד כהנה וכהנה. פגשתי את ראש מועצת ג'לג'וליה בחוץ, והוא אמר לי שפרג' מכיר את הפרויקט של ג'לג'וליה שעדיין בהמתנה. הוא תוקצב או לא תוקצב? תוקצב השנה. תוקצב השנה. אז אני מקבל את ההצעה של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת ביטן, לרכז פרויקטים דחופים אני וחבריי, חברי הכנסת ולעשות ישיבה. הנה, הגיע גם ראש עיריית טמרה. אין ראש עיר שאין לו פרויקט, כמו שדוד אמר. זה חשוב לכלל התושבים. אני מקבל את ההמלצה של דוד.

אני מודה לכולם, ואני מודה לחבר הכנסת טיבי שיזם את הדיון החשוב הזה. משפט קצר מראש עיריית כפר קרע, ברשותך. נסגר הדיון. תודה רבה, חברים. הישיבה ננעלה בשעה 12:08